אני פותחת את הדיון בנושא: הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,

נכון? או לרשום "למנוע פגיעה או לצורך טיפול" כדי שיבהיר שהתפקיד של העובד הסוציאלי הוא לצורך טיפולי. הוא אומר שבמהות

ייכתב בהתאם.

נוספות ל-7(1)? אני רק מציעה לגבי עו"ס לחוק הנוער "...לצורך מילוי סמכותו לפי חוק הנוער". היתה הערה של לילך וגנר קודם אני רוצה להתייחס. אם אני מנסה לדלות מתוך

אתם תחליטו, כמובן. העיקר שמהות תהיה מובנת. אנחנו עוברים לסעיף הבא. בבקשה. (1א)משטרת ישראל רשאית להעביר את הצילומים שבהם מתועד פעוט שנפגע להורה או לאפוטרופוס של אותו פעוט. הצעתי את הנוסח הזה. אבל אז זה אומר שזה

שיבוא, יצפה - - - מקובל עלי, בהתחשב בזה שאנחנו הסדרנו לפני רגע את הנושא של סעיף 7(1) שמתייחס להעברה של צילומים, כך שאנחנו נותנים מענה גם לזה וגם לזה. אם זה מקובל עליכם אז מבחינתי אפשר.

דווקא מהכיוון של הילדים,

יכול להיות הליך אזרחי לחלוטין דיני עבודה, שלא קשור לזה בכלל שהיתה פגיעה בפעוטות. לכן, יכול להיות שבכלל לא היתה פנייה למשטרה ואין פנייה למשטרה, ואדם פרטי פונה לבית המשפט, מקבל צו של בית משפט להשתמש בצילומים. אנחנו לא מוסיפים פה שום

או משהו אחר שלא קשור לחוק הזה - אז אומרת לילך וגנר שיבקשו מבית המשפט.

אני סומכת על שיקול דעתו של בית המשפט. זה לא שאני חושבת שבית המשפט יפרוץ את החוק

לא אתן לאדם פרטי לגשת לגנים ולהשיג צילומים.

- - - ההפרדה היא מה שתפוס על ידי המשטרה, כמו שדיברנו אם זה תיק סגור נלך לפי צו, ונחליט. אם זה תיק

זאת אומרת, אם זה - - - כמו במקרה של דיני עבודה לבא כוחו או מי שנתבע,

אני לא באה עכשיו להציל את כל העולם, אני באה עכשיו להגן על ילדים, אני אומרת את זה פעם אחר פעם: החוק הזה עוסק בהגנה

פה אני מניחה שתבוא אותה הערה שהיתה לנועם פליק - "...או מפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים" אני ממשיכה בקריאה: (2)הממונה או מפקח כמשמעותם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות יהיו רשאים להשתמש בצילומים

אבל השאלה היא הממונה, נניח, רוצה לפעול מכוח המידע שהועבר לו. אז לכאורה לא נתתי לו את זה ב-(1). אין לו סמכות לעשות שימוש - - - לא נכון. סעיף (1) קובע כדי למנוע פגיעה, ולא אומר איך הוא יכול להשתמש בזה.

המשטרה רשאית לדווח כדי

רשאים להסתכל ולעשות בהם כראות עיניהם. הסיבה השנייה היתה למנוע את הטרטור, את הפניות כביכול המתגברות אל המשטרה. זאת אומרת, לא על כל דבר עכשיו ירוצו למשטרה כדי לפתוח את המצלמות. לאפשר למנהל מעון או מי מטעמו את הסמכות לפתוח ולראות היה או לא

אני שמה את זה בסימן שאלה, אני אמביוולנטית בעניין הזה. אם תגידו לי שאני מכריעה לכאן או לכאן באופן חד משמעי אני לא. אני יכולה לטעון טענות לכאן,

שבחוק מקביל שמתנהל, בתהליך חקיקה מקביל אלינו על מצלמות במוסדות סיעודיים יש לנו סעיף

זה לא משנה לי את המהות.

אנחנו מצמצמים את היכולת לצלם ולכן גם מאפשרים ליותר גורמים לצפות. כאן הצילום הוא יותר מסיבי לעומת בתי חולים, הוא גם לא מטושטש,

המגע בין הגננות ומנהלת הגן הוא הרבה

לצורך העניין, אם הממשלה היתה הולכת אתי היינו מקדמים את החוק הזה על הכל יחד באופן גורף. כאן אנחנו מדברים על חסרי ישע שיכול להיות שאין להם

ועל אותו משקל מנהל מעון? זה מה שאני אומרת אני לא מצליחה להבין את ההבדל ואת הפער בין ההסכמה כאן לאי ההסכמה כאן. זה מה שאני שואלת, כלומר, אני רואה את ההקבלה כל הזמן.

והגורם שאחראי לעשות את זה הוא המשטרה. אנחנו גם רואים פה ניסיון להכניס תכליות

כמו נייר העמדה שהביאו לנו שהמטרה של המצלמות האלה הן גם

האלה ייאמרו לפרוטוקול כדי שאנחנו כולנו נדע שגם אם אנחנו

היא ניתנת כשאנחנו שמים את ידינו באופן שלם ומלא שבאמת עשינו

של הקטנים האלה, חסרי הישע, ולאור מה שאנחנו רואים וחווים מההתנכלויות ומה שרואים הפגיעה הקורעת לב בהם, ובין לא להשתמש במצלמות האלה למטרות

זה בסוף עניין של חוק ומוסריות, ואתה יודע שאתה לא אמור לחטט במה שהיה שם לפני כן. המטרה שלך היא לפתוח אם המצלמה מצלמת או לא. תעשה משהו שהוא מעבר זו עבירה פלילית. עלתה פה הצעה, למרות שאני באמת חושבת שאם אנחנו מסכימים במהות אז אין צורך להיות שם, כי אני גם לא רוצה שבסוף זה יהיה פתוח ל on line. עלתה הצעה שאם 80% יתנגדו זה לא יהיה אני חושבת שזה נותן פתח לפריצות יתר. בואו נשאיר את זה בצורה הממוסדת. אז סעיף (3) שקראתי יורד. ב- (4) היתה אפשרות שבתקנות השר יוכל לקבוע שהם כן רשאים לראות. זאת אומרת שזו הסמכה לתקנות. אם הוא ירצה הוא יקבע. אני חושבת שכולם פה תמימי דעים שזה מיותר. גם נתנו למעונות פתרונות לכל הצרכים הפדגוגיים ולכל הדברים האחרים. חנן, זה חשוב, כי עלו כאן שאלות והיה חשוב לנו לחדד את זה עבורכם. אנחנו יודעים שיש שימוש במצלמות גם לצרכים אחרים,

פדגוגיים, לראות את מהלך התפעול בגן, איך יום מתנהל,

כל עוד שמתקינים מצלמה שהיא ארעית, שהיא יכולה לצלם את כל היום, אבל היא לא קבועה, זאת אומרת היא נמצאת ביום מסוים, בוחנת את פעילות הגן, ואחר כך יושבים, צופים ולומדים ביחד מה שהיה אין שום בעיה עם זה מבחינת החוק. החוק מתיר את זה. החוק לא מתיר שימוש במצלמות הקבועות לטובת הדברים האלה, אז ככה שאנחנו בעצם מרוויחים גם את זה וגם את זה. אז אני אצטרך לשנות את הסעיף הבא לפי מה שאמרת עכשיו.

אני רוצה לחדד ב-(ב) כי אמרת שהן יכולות להיות מותקנות, רק לא יכולות להיות קבועות. לא אמרתי. אמרתי את יכולה לשים מצלמה שתקליט כל היום. באים אחר כך, עושים רפלקציה. - - - - - - החוק לא מדבר על זה. אנחנו לא שם. אני מכניסה מצלמה, מסריטה יום או יומיים ואחר כך עושה רפלקציה. זה בסדר, זה לא משהו שהוא קבוע. אז הנוסח, כמו שהוא: "אין בהוראות חוק זה כדי למנוע שימוש במצלמות שאינן קבועות או מותקנות, לפי הוראות כל דין. אבל יש הרבה גנים שנמצאים בתוך בתי מגורים, שחלק ממצלמות האבטחה של הבית פונות גם אל הגן. הן לא יכולות להיות ארעיות, הן קבועות לצרכי אבטחה, כי הגן הוא בתוך הבית. אז מה אנחנו עושים במצב כזה? זה אומר שבשעות שיש פעילות של הגן, מצלמות האבטחה לא יפעלו. לא מכוונות אל הילדים. - - - - - - אני אקרא את (ב): אבל את המילה "אבטחה" תורידי, כי מצלמות אבטחה הן תמיד קבועות, ופה אנחנו מדברים על מצלמות שאינן קבועות, ואבטחה אנחנו תופסים את זה בשימוש במצלמות בכל השעות שהפעוטות אינם שוהים במעון. ברגע שפעוטות לא שוהים במעון אפשר להשתמש במצלמות אבטחה. בלילה אנחנו רוצים להפעיל מצלמות אבטחה. אין שם פעוטות במעון ולכן החוק ממילא לא חל.

אם אנחנו מורידים את האבטחה ונשארים עם "למנוע שימוש במצלמות בכל השעות שבהן הפעוטות אינם שוהים במעון" זה מספק לנו את הצורך. יש לנו גם מצלמות על השער,

שזה משהו שחייב להיות קבוע. בסדר, אין בעיה עם זה, זה בחוץ. זה לא בחוק, זה שני דברים שונים. - - - אז אקרא את (ב): "אין בהוראות חוק זה כדי למנוע שימוש במצלמות שאינן קבועות או מותקנות למטרות כגון

מסיבת הפתעה לילד זה חינוך? אז עדיף: "שאינן קבועות או מותקנות..." - - - שהמחוקק יסביר לנו מה רוצים.

ככה סעיף קשה, כדי להבין מה המשמעות של זה. אז לפחות שניתן איזה כיוון מה כן התכוונו לומר. את סעיף 9 משרד רוה"מ ביקש למחוק כיוון שהם

אתה מחויב במצלמות גם ככה.

מ-2020. אישור ראשוני זה מ-2019.

תכף נגיע לתחולת החוק ואתה תראה.

לא תסתור כי אנחנו מאוד דייקנו בתחולת החוק. התיקונים העקיפים קבענו שהתחילה שלהם היא ב-2020,

אם לא יהיו לכם תקנות ב-2020 וחלק מהמעונות עדיין יהיו עם האישורים הזמניים האלה,

בעיניי זה די ברור שיש לנו את פרק ד' שאומר שלשם קבלת החלטה לפי סעיף 6 אתה רשאי להסתייע זה כן שאלה של אם תגדיר את זה בתוך רשימת התיוג אתה תצטרך להתייחס לרכיב הזה במסגרת רשימת התיוג - - - בקיצור, זה משאיר לכם את הבחירה איך לעשות את זה. זה בסדר גמור. לנו יש שאלה מהותית: אם אנחנו יכולים לבדוק את תקינות המצלמה רק כשהילדים לא נמצאים שם, אם אני בדקתי אחרי שעות הפעילות וגיליתי שהמצלמה שרופה,

ואני צריכה להזמין טכנאי שיטפל בזה והוא יגיע בשעות הפעילות שלו, שהן שעות פעילות בוקר, ויצטרך לבדוק on line אם המצלמה עובדת או לא, וזה בשידור חי מה אני עושה שם? אני לא יכולה להביא את הטכנאי אחרי הפעילות או בשבת או בחג. כל יום יש הכרעה או פעילות , לא? אבל לא כל יום יש טכנאי שעובד אחרי שעות הפעילות. הגן עובד 7/5. אני לא יודעת. אני לא רואה שום בעיה, בעיניי זה עכשיו להיכנס לנבכי - - - השאלה היא קצת קטנונית. אפשר לתאם עם טכנאי, וכולם יידעו את האילוצים בשטח, אתם לא תהיו המעון היחיד במדינת ישראל שנמצא בסיטואציה הזו. אפשר לתאם עם טכנאי בשעות הצהריים, אם לא של אותו יום אז של יום אחרי. בדיוק כמו שאנחנו קובעים עם טכנאים שונים שמגיעים בזמנים שונים גם לדברים אחרים.

לא יודעת מה הבעיה בעניין שטכנאי יבוא לתקן את זה

הרי הפעילות מתרחשת ממילא. רק בשביל לחבר ברמה הטכנית, לדאוג שהמערכת תעבוד, ומקסימום אחר כך בודקים את התקינות שלה. הרעיון הוא לא לאפשר גישה לצילומים. אין גישה לצילומים כרגע, אין צילומים.

צופה אחורה.

רוצה לראות אם החוק בכלל מונע את זה. ובכל זאת אני רוצה שלפרוטוקול כדי שיראו שאנחנו באמת חושבים על הדברים עד הסוף ולא רק שולפים ממה שאפשר ואי אפשר. על פניו ברמה הטכנית כן, אפשר לדאוג שטכנאי יבוא אחרי שעות העבודה, כי זה החוק. אבל אני חושבת על זה שאנחנו יכולים להפסיד יום צילומים. אנחנו יכולים להפסיד חומר. ממילא כשהוא מגיע כולם רואים שהוא מגיע, יודעים שיש נוכחות של בן אדם, והוא בסך הכל מסדר את המצלמה שתשוב לעבוד.

אין פה צפייה, אין פה מעקב. יש פה תיקון לשמו, וזהו. אז יש לנו פה את סעיף 7 שלא מאפשר: "לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק..." - - - אבל הוא לא צופה

הוא לא צופה בצילומים. - - - הסיפור הוא שהוא לא בא לצפות. הוא גם לא צופה בצילומים, הוא מתקן את המצלמה, אין לו במה לצפות כי המצלמה תקולה. הוא צריך להפעיל אותה חזרה. אנשים יודעים שהוא שם. מנהלת הגן, בהתאם לחוק הפיקוח חייבת ללוות אותו, או מישהו מטעמה. הדלתא שמטרידה אתכם היא שהמצלמה תקולה, תיקנתי אותה. בשנייה שאני מפעיל אותה צפיתי בצילום, אז עכשיו עברתי על החוק?

באיזה צילום? הוא בסך הכל מוודא שהמצלמה עובדת והולך לדרכו. יכול לקרות מצב שיש 6 מצלמות בגן, לא אחת. אחת התקלקלה והיא בא לתקן.

הוא יכול לראות את השידור שלה גם כשהוא רואה - - - הוא לא רואה את השידור, הוא רק רואה שזה עובד. אני חושבת שאנחנו קצת גרידיים בסיפור הזה, אני מוכרחה להגיד. הרי מה הסיפור? בואו נעשה את האבחנה אדם שבא, מתקן וממשיך הלאה. הוא הרי לא רואה את השידורים. אנחנו גם לוקחים בחשבון שיש שם אנשים שיודעים שהוא נמצא שם אז מה הבעיה רק להתיר תיקון? אנחנו מסכימים על המהות הוא לא הולך עכשיו לצפות בצילומים,

להרחיק אותו מהמאגר כמה שאפשר. אני לא יודעת מי הוא האדם הזה,

יודעת - - - בסדר, ירחיקו אותו. מה זה משנה עכשיו אם הוא מורחק אחרי הצהריים או בבוקר? יש גורמים שאסור להם להיכנס למעון במהלך היום. יש דברים שהם SOS וחייבים לבוא, אבל אם הם אנשים שצריכים לטפל בתחזוקה השוטפת הם לא יכולים להיכנס בזמן פעילות שוטפת של המעון. אני לא רוצה שילדים ייחשפו לכל מיני אנשי מקצוע שאני לא יודע מי הם. - - - יש גורמים שלא יכולים להיכנס למעון במהלך היום. אם זה טכנאי שצריך לסדר את המצלמות הוא לא יכול להיכנס. זה לא מקרה חירום. זה משהו טכני ומבחינתנו איש מקצוע כזה לא יכול להיכנס - - - אנחנו עוד נתלבט בסוגיה הזו. אני אישית לא רואה בזה בעיה. אני גם לא חושבת שזה כופר במהות החוק. מצד שני, גם יש פתרונות כלומר, העניין הטכני הוא שאנשים יודעים שאין מה לעשות,

כמו שהרבה עבודות נעשות אחרי שעות הפעילות בגן אז גם זה יכול להיעשות אחרי שעות הפעילות בגן. אם נמצא לזה פתרון משפטי נעשה את זה, ואם לא גם אין בעיה שזה יישאר ככה. מה שלי חבל זה שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו יום, יומיים בלי שידור כלל, אבל גם כאן צריך יהיה לדווח או לסמן ביומן כי אם חס וחלילה יהיה חשד ויבואו ויראו שיש פער במצלמה, מכיוון שיש חור שבו זה לא צולם, אז שזה לא יהיה מחשד לשיבוש הליכים או משהו. צריך לראות איך אנחנו מסדרים את הסיפור הזה. שלא יהיה בכוונת זדון למנוע - - - יגידו שהטכנאי יכול לבוא רק עוד שבועיים. אין טכנאי עוד שבועיים. צריך להיות להם אינטרס לעשות את זה כמה שיותר מהר. טוב, נמשיך. סעיף 9 עונשין. עונשין 9. העתיק אדם את הצילומים, העביר אותם לאחר, עשה בהם או במידע שהתגלה לו מהם שימוש, פה אני שוקלת להוסיף את הנושא של הפרסום. יכול להיות שזה כבר נכלל בעצם זה שנעשה בהם שימוש. אני אבדוק את זה עם המחלקה המשפטית, אבל אני מציעה שאם לא אז נוסיף את הפרסום,

את העבירה הפלילית על הפרסום, ואם כך אז צריך גם ב-7 להוסיף את זה, כי כל הסעיף הזה נובע מ-7. שימו לב גם שהעבירה הפלילית היא לא על הצפייה. הצפייה היא אסורה מכוח החוק,

אבל האיסור הפלילי הוא על העתקה, העברה, או לעשות בהם איזשהו שימוש.

הטכנאי - - - לא, זה אסור, זה אסור. בסדר, זו הפרה של חובה חקוקה ותביעת נזיקין, או משהו זה ממש פינה של פינה, של פינה. בגלל זה אני אומרת אני לא רואה פה שום בעיה מהותית.

גם לא חוקתית מבחינת מה שכתוב כאן, כי הוא לא בא לצפות,

לא עושה שימוש הוא מתקן תקלה. הוא נמצא בנקודה מאוד מסוימת בזמן, כשיודעים על נוכחותו וגם מלווים אותו. זה על פי חוק, ככה שאני חושבת שזה באמת יכול להשאיר לכם את זה פתוח מבחינת הפרשנות. זה נראה לי זוטי דברים, ושיקול הדעת שלכם אם להביא את הטכנאי כשהילדים בגן - - - נשאר שלכם. כל עוד לא הסתקרנתם והלכתם אחורה כדי לראות את הדברים אני חושבת שזה משאיר לכם את המקום. לא רואה בעיה. אני ממשיכה בקריאה: ביצוע ותקנות 10. (א)השר ממונה על ביצועו

בהסכמת השר ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי להתקין תקנות בעניינים אלו: (1)אופן התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות והפעלתן,

עולה פה שאלה האם השר גם מוסמך להתקין תקנות בנושאים ששר המשפטים מוסמך גם להתקין אותם? לא, אין חפיפה. אלה נושאים שאמרנו אנחנו לא מבינים בהם, זה לא עולם התוכן והמקצועיות שלנו ולכן שר המשפטים, בהיותם מובילים את העולם של הפרטיות והסייבר - - - ואני התעקשתי שגם הבט"פ יהיה כאן בגלל העניינים הטכניים שעלו כאן בדיון הקודם.

אציין שהתקנות האלה הן לא חובה כרגע. עלתה כאן הערה האם הרשות להגנת הסייבר צריכה להיות גם חלק מהנושא של התקנות כי אנחנו הרשות להגנת הפרטיות. גם אתם וגם הבט"פ וכל מי שחושב שהוא צריך מידע נוסף יכול להתייעץ עם כל מי שהוא חושב שיכול לסייע לו, כך שאין צורך להזכיר את זה בחקיקה. אז רק אני רוצה להדגיש לא מדובר בתקנות שהן חובה. אין פה חובה להתקין תקנות, והתקנות הן לא באישור הוועדה. אבל אז זה כן מעורר שאלות, כי היום עלו הרבה הערות של חבר הכנסת רוזנטל שמעלות פה קושיות, וסליחה שאני מקדימה זה לגמרי משליך לשאלת התמיכות שיינתנו לצורך רכישת המצלמות וזה דבר שקשור בדבר. אני יודעת לפרסם כללי תמיכה. אני אקח יועץ, נניח, ודרך זה אבוא ואקבע את הדברים, אבל עלו פה כל מיני סוגיות שאני מראש אומרת שאין את הידע במשרד. אם לא יהיו תקנות התמיכות שאנחנו ניתן תהיינה מנותקות מה - - - סיגל, אנחנו בכוונה לקחנו בבסיס החוק כל מיני עקרונות שחשובים לנו ואנחנו לא זזים מהם.

שהמצלמות לא תהיינה מחוברות לקו אינטרנט - - - כל מה שכתוב כאן אני יודעת לעגן במבחני תמיכה,

אז קודם כל זה הבסיס. עכשיו, האם באמת נלך לתוכנה של הצפנה או של כל מיני דברים שאנחנו בעצמנו לא יודעים את המשמעותיות שלהם אנחנו עושים את המקסימום כדי להגן במתכונת שיש לנו על הפרטיות של הילדים ושל העובדים. בואי, עד כמה נרחיק שם לכת? אני לא יודעת להגיד. גם יכול להיות שיבוא הבט"פ ויגיד זה לא באמת שם, אלא אם כן תהיה איזושהי פריצה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שאנחנו כן נותנים במסגרת החוק, עוד לפני שהתקנו את התקנות, את ההגנות המקסימליות, ההגנות המירביות לילדים. אם מישהו יחליט שיש כאן משהו נוסף שצריך לעשות כי יש שיקולים נוספים אז אנחנו נדע במסגרת התקנות. אני מניחה שהם בעצמם יבואו אלינו. אני לא חושבת שצריך להוסיף משהו על מה שיש כאן, לפחות מתוך הדיונים שהיו עד כה. זאת אומרת, הדברים שנכתבו כאן לא נכתבו בעלמא. הם נכתבו אחרי שיח מאוד מאוד ממושך, גם עם יחידת הסייבר, גם עם היחידה להגנת הפרטיות. אנחנו בשיח מתמשך, אז אני לא חושבת שאנחנו כופרים.

יושבת הראש, ולכל הנוכחים ולחבר הכנסת רוזנטל משקפת.

יש פה שאלות שעלו שמבחינתנו זה סימן שאלה ענק. אנחנו לא מעולם התוכן הזה, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו לא נדע גם לתת את הדעת בלוחות הזמנים שקבועים על אותן סוגיות בלי שיהיו תקנות. משום כך ביקשנו גם שהבט"פ יהיה שותף.

אני רק מזכירה לכם שכשהחלטנו על הכניסה של הבט"פ זה לא היה דווקא מהמקום של הפרטיות,

שם הרגשנו שכן כיסינו את זה אלא מהמקום של איזה סוג של מצלמות בגלל הרזולוציה, כדי שהם יוכלו לשמש באמת כראיות אמיתיות. אנחנו יותר נגענו בצד הטכני של מה נכון ובאיזה זוויות להתקין את זה, ופחות בסוגיה של הפרטיות שמבחינתנו לפחות הרגשנו שכיסינו. אז אם יעלו דברים נוספים אנחנו בהחלט נתייחס. אם רוצים לקבוע זמן לתקנות שהם יהיו חייבים להתקין מבלי לפגוע בתחולת החוק אמרתי,

כל מה שיוסיף מבורך. אבל כאן יושבים אנשי משרד המשפטים.

זה משהו שהוא על השולחן ?

זה לא בתוכניות העבודה משום שאת רוב ההערות המהותיות שבדרך כלל מופיעות בתקנות אנחנו כבר כללנו בחוק. ככל שצריך להכניס

הסייבר את הנושא של רכיבי קישור לאינטרנט אפשר להוסיף את זה. כיום יש תקנות אבטחות מידע כלליות שחלות. אז מבחינתנו החוק הזה יכול לפעול - - - בלי עוד בסיס? בלי עוד תוספת של - - - כיום זה גם לא בתוכנית העבודה. אני גם אגיד משהו אחר - - - האם (ב) לא מיותר לגמרי? נניח שאנחנו צריכים היום תקנות הרי תקנות יכולות להשתנות גם בעוד חמש שנים ויכולות להשתנות לפי השינויים הטכנולוגיים. מבחני התמיכה הם רק ביחס לתקופת המעבר.

יכול להיות שזה יהיה בעוד 5 שנים, אם פתאום יחליטו להתקין מצלמות ביומטריות ונגיד שאנחנו לא מוכנים לדבר הזה. נכון, אנחנו צריכים להשאיר את זה פתוח. - - - את אישור הוועדה כי אז אנחנו לא נהיה שותפים לקבלת החלטות, אם זה יתנהל מאחורי דלתות. אנחנו לא שם. אנחנו רוצים להיות שם. לנו חשוב שזה יהיה באישור הוועדה. אם יהיו חוקים שישתנו שלא קשורים לזה אבל החוק הזה יהיה כפוף אליהם אז זה לא חשוב עכשיו אם נשב כוועדה,

- - - אז תקנות לפי סעיפם (א)

יהיה באישור הוועדה. הוועדה, אני אגדיר אותה - - - לפיקוח על מעונות יום לפעוטות, זו ועדה מוועדות הכנסת שחוק זה הוא מתחום ענייניה שקבעה ועדת הכנסת והודיעה על כך לכנסת.

סייג לתחולה 11. הוראות חוק זה לא יחולו על אלה: (1)מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש בפועל גם למגורים, (2)מעון יום לפעוטות שחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות לא חל עליו בשל הוראות סעיף 61 לחוק האמור, למעט מעון יום שיקומי, (3)מעון יום לפעוטות שלגביו השר קבע פטור בכללים שהורה, בכללים כאמור רשאי השר גם לקבוע פטור מחלק מהוראות החוק ולא מכולן, זו הצעה שלנו, אני מבינה שבכל מקרה יתקיים על זה דיון. אני רק אומר מה המשמעות של ההצעה. ההצעה אומרת שבעצם המנהל יוכל לא לתת פטור מלא אלא פטור חלקי, זאת אומרת הוא חייב לקיים לדוגמה את (3) אבל לא חייב לקיים את אישור הצפייה, זאת אומרת, הוא יכול לקבוע איזשהו פטור חלקי. אני ממשיכה: (4)מעון יום לפעוטות ש-80% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות במעון בהתאם להוראות חוק זה.

(1) אין בעיה. אני רוצה להביע את עמדתנו שוב. זה מוציא משפחתונים רבים שנמצאים במקומות מגורים, והמשמעות היא שבכל המשפחתונים האלה, שבחלק מהיום זה משמש כמעון לכל דבר ועניין, פה לא יהיו - - - ושבחלק מהיום זה משמש מגורים, או גם במהלך - - - כן, אני לא רוצה שזה יחול כאשר הילדים הולכים הביתה, אבל היא צריכה לעבוד בזמן שהילדים נמצאים, וזה גם לכל דבר ועניין - - - משום שכבר דיברנו על זה, ואנחנו לא יכולים לאכול את כל העוגה,

במקרה הזה, ואנחנו מבינים את האיזונים פה במקרים שבהם מעון מתקיים בסלון, בסלון אמיתי של בית שבו גם תוך כדי יום יש ילדים, או יש עוד בני משפחה שמסתובבים שם. אני יכולה להבין את הבקשה של שרת המשפטים ולייצר את האיזון הזה. אמרנו באופן מפורש שמרחבים שנמצאים בתוך בית,

אבל מוקצה מרחב שהוא רק מעון וזה מה שמתקיים בו, והוא לא משמש למגורים שם כן יהיו מצלמות. אני חושבת שהאיזונים האלה הם הוגנים ונכונים, ודיברנו בהם. אני רוצה לדבר על (3) ועל (4).

ותקנו אותי אם אני טועה אני לא חושבת שצריך לאשר לשר, אני לא חושבת שבכלל צריך להכניס אותו למקום הזה שבו הוא יחליט אם הוא יכול לפטור מעון כזה או אחר. אם החלטנו שהחוק הוא גורף הוא גורף.

שהוא מחריג מעונות מסוים כי - - - אני חושבת שזה פתח לא טוב גם עבור השר. זה מעמיד את השר במקום שלא נכון לו להיות. קובע החוק באופן גורף שנכנסים כל המעונות, קובע החוק שיש סייגים של מקום מגורים ותכף נדבר על העניין של התנגדות הורים, אני לא חושבת שצריך להשאיר פה פתח לשום דבר. אני רק מזכירה שהתחלנו בהצעת החוק כשהיא וולונטרית והשרה הסכימה להחיל אותה כחובה בשלושה תנאים: תנאי אחד זה בתי המגורים, תנאי שני זה שהשר הממונה יוכל לקבוע פטור, ותנאי שלישי זה הסירוב של ההורים. כלומר, אני לא יודעת עד כמה זה עניין של הסכמת הממשלה אלא יותר התנאים שבהם הממשלה החליטה להחיל את החובה בתנאים כאלה. אם אתם תבואו לשרה ותגידו לה שהיא תצטרך לעמוד או להעמיד את השר הממונה ככזה שנתון תחת לחצים בשביל לתת פטור כזה או אחר, אני חושבת שגם היא לא תרצה שהם יהיו במקום הזה, לא היא ולא השר האחר. אז אני חושבת שהדבר הזה פשוט צריך לרדת. הוא לא מוסיף שום דבר, כי אחרי שאנחנו בעצם נתנו את כל הסייגים ותפרנו את החוק הזה בצורה שהיא מאוד הדוקה אין שום סיבה להחריג מישהו. כבר אנחנו קובעים מי מוחרג.

הסעיף של ההחרגה הוא אל"ף, ברשות של השר, ובי"ת יכול להיות שצריך לקבוע פה אמות מידה למתי הוא יוחרג. מה אמות המידה? איזה ילד במדינת ישראל לא זכאי שתהיה לו ההגנה של המצלמות,

כל עוד הוריו רוצים בכך?

בגן שבו הגננת תוכיח בכל אמצעי אחר שהיא מגנה על הילדים - - - איך היא תוכיח? זה מופרך, מופרך לחלוטין. אנחנו בסיטואציה שאני לא יודעת לצפות.

אין לך שום דרך. גם ראינו במסגרות שהן לא רק מפוקחות, במסגרות של משרד החינוך גננת של 35 שנה, מלאך אמיתי שהיתה כנראה לאורך 34 שנה, ומשהו הסתובב שם בשנה האחרונה והיתה שם אלימות מאוד מאוד קשה. זו היתה גננת עם ההשכלה הנדרשת, עם הכשרות לאורך כל השנים, עם חוות דעת מפה ועד להודעה חדשה שבאמת, נותנות לה את החיבוק, ומה לעשות? קרה שם.

אמרו ההורים בצורה מפורשת שלולא היו רואים לא היו מאמינים לעולם. אז אני לא חושבת שיש ילד במדינת ישראל ששווה פחות מילדים אחרים כי אנחנו סומכים יותר על מי שנמצא שם. אני רוצה להניח שהשר לא פוטר את החברים שלו. - - - אין לנו שמץ של מושג איזה נסיבות בכלל מצדיקות מתן פטור ואנחנו לא רוצים את הסעיף הזה, אז אנחנו לא - - - אני יכולה להגיד, שחר השר יכול להיות נתון תחת הרבה מאוד לחצים שאני מקבלת אל המשרד שלי ממעונות שנמצאים תחת סמל היום ואומרים כן, כן, אנחנו בעד מצלמות, אבל לא אצלנו. קחו את הגנים הפרטיים ותעשו מה שאתם רוצים,

למעונות עם סמל יש כוח, ואם אנחנו לא נשחרר את השר מהלחץ הזה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים להיות בו. אגב, גם שרת המשפטים, אם תסבירי לה את הדברים האלה, אני בטוחה שהיא תבין שאנחנו לא צריכים להעמיד אותם. בגלל שזה לא מופיע בהחלטה של ועדת השרים אלא הבנתי שזה שיח מול השרה אז אני מבקשת שהות להתייעץ אתה ולחזור.

תסבירי לה, אבל, שזו פגיעה בשוויון בין ילדים. אנחנו גם לא נסכים לזה, עם כל הכבוד לכוח של המעונות. אין שום בעיה, רק חשוב לי שתסבירי לה את המהות כי אנחנו נשים את השרים ולא משנה מי זה היום זה פלוני ומחר זה אלמוני. זה לא משנה מי השר, אנחנו פשוט נעמיד אותם במציאות שאנחנו לא רוצים שהם יהיו בה. יש חוק, קבענו את הסייגים, השרה קבעה בעצמה את הסייגים, אנחנו מקבלים אותם באהבה אבל לא צריך להשאיר את זה עוד פתוח. אני אבקש רק להשלים זה לא רק שהשר יהיה נתון ללחצים, זה גם שהשר קובע קריטריונים שהם לא מתחומי המקצועיות שלו. זה גם איזשהו עניין

במידה וכן תינתן אפשרות לפטור זה יכול להיות גם פטור מסעיף 7? אני לא שם.

אנחנו נסיר את הסעיף הזה. חשוב לי לוודא שבמידה וכן יהיה שם, שאנחנו לא חושבים שזה סביר שייקבע פה יישום - - - לגבי (4). כמו שאמרתי גם בפתיחת דבריי בדיון הקודם.

לא מקובל בכלל שאנחנו מסכמים משהו בוועדה ואחר כך בוועדת השרים עולה משהו אחר שהוא בניגוד לעמדת הוועדה ולעמדה של מי שישב כאן סביב לשולחן.

גם אם רוצים לשנות את הזה לצורך העניין לאחוזים אחרים מחצית או כל אחוז אחר, היה צריך להביא את זה חזרה לשולחן הוועדה ולדון מחדש. לכן אני כופרת בשינוי של מחצית ההורים. יותר מכך, אני גם לא מוכנה שזה יהיה מחצית ההורים. קבעה שרת המשפטים 80%? רוצים לדון על אחוז אחר נקיים את הדיון. אני מבקשת שזה יהיה רוב מוחלט של ההורים. אני לא רוצה להעמיד הורים במצב שבאו לגן שהם יודעים שיש מצלמות, הם בחרו בגן הזה, ופתאום הם מגלים שבגלל שמחצית מההורים לא רוצים אז הם לא נמצאים במקום הזה. אני מבקשת התייחסות, וגם ביקשתי שתוך כדי אתם גם תנהלו שיח עם משרד ראש הממשלה, תבקשו להחזיר את המצב לקדמותו, כמו שדיברנו בדיונים הקודמים.

אנחנו באמת גם תומכים ב-80% וחושבים שזה חשוב שיהיה רוב מוחלט. מה שכן אנחנו מבקשים שהסעיף הזה יתייחס למה קורה אם הוחלט דבר כזה. הרבה פעמים מדובר במערכת הסכמית עם הגן הפרטי, והגן הפרטי לא נותן להורה להשתחרר, והורה שכבר נרשם תקוע, במירכאות, בתוך גן שהחליט שאין בו מצלמות והוא בחר במצלמות. לכן אנחנו מבקשים שככל ויוחלט שלא יהיו מצלמות לאחר שמלכתחילה כן היו אמורות להיות מצלמות, אז יאפשרו להורים להשתחרר מההתחייבות כלפי הגן והוא יוכל לעבור לגן אחר. זה משהו שאנחנו צריכים לדון בו ברמת הוועדה? אני אסביר איפה יש בעייתיות. הורים נרשמים לגן פרטי לפעמים למחזור שהוא יותר משנה. ילד מגיע מגיל שנה עד שנתיים ו-8 חודשים. יכול להיות שבשנה הראשונה יש הסכמה של 80%. ואז, בשנה שלאחר מכן, ילדים חדשים שנקלטים מפרים את האיזון של רוב אל מול - - - בסך הכל מה שנאמר תשחררו את הילדים. זו פנייה אליכם. אל תחזיקו אף אחד בכוח. אני חושבת שזה לגיטימי. אבל זה משהו הסכמי ואז זה תלוי בשיקול דעתו של הגן. אנחנו לא רוצים שזה יהיה.

בחוזה ההתקשרות. זה רק מוכיח את זה שה-80% צריך להיות חובה, וזהו. בטח לא

בואו נגיד את האמת,

חריגות, שלא רוצות מצלמות בגן מכל מיני סיבות. אני לא באה ואומרת שאני באה וכופה על כולם. זה החוק, זה הכלל. אתם רוצים לשנות אותו?

מעל 80%. אני אומרת ביושר אני מתקשה מאוד לראות סיטואציה כזו שיש 80% של הורים שלא רוצים מצלמה. מאוד מתקשה. לצערי משרד ראש הממשלה שביקש את התנאי זה לא נמצא כאן, ואני אנסה לדברר אותו למרות שגם בוועדת השרים לא נכחתי, אבל אני אנסה להביא את הדברים כפי שהוסברו לי. בדיון השני של ועדת השרים בהצעת החוק הזו משרד ראש הממשלה הציף בעיה שלפיה הוא לא מכיר אף מקום בעולם שמשית רגולציה כמו שאנחנו משיתים היום.

בבנקים הוא לא עושה את זה? לא, אנחנו מדברים על גני ילדים.

תגידו לי רק גני ילדים. שראש הממשלה יגיד לי בבנקים הוא אפילו לא נותן לעובדים את האפשרות לבחור אם כן או לא. אבל יש הוראה שהמחוקק מחייב להתקין מצלמות. זו פעם ראשונה שבחקיקה ראשית מחייבים התקנת מצלמות בבתי עסק. זה בתי חינוך. תגידי לראש הממשלה שזה בתי חינוך. זה לא בתי עסק. בתי חינוך. ההסכמות היו

בהתחלה 80%, ואז ממשרד ראש הממשלה באו ואמרו יש לנו היום אפשרות להתנגד כשאנחנו מדברים על קניין של אנשים בתוכניות כמו תמ"א 38 הסעיף של ההתנגדות הוא של 40%. בגלל שפה אנחנו מדברים על קטינים - - - רגע, תקשיבו ראש הממשלה משווה לי את מוסדות החינוך לתמ"א?

- - - אבל את תעבירי לו את המסר, את עכשיו המתווך. תנו לי לדבר בשמם

שהיתה בוועדת השרים אולי תוכל להוסיף, כי לא הייתי שם. בעצם אנחנו לא רוצים לאפשר מצב שבו יש 10 ילדים שרק בגלל ששלושה מעוניינים בצילום והרוב המוחלט לא רוצה, שרק בגלל ש-3 ילדים רוצים, שהצילום הזה יתאפשר. לכן הם רוצים שיהיה רוב שהוא לא מוחלט אלא רוב שהוא קצת יותר קרוב לרוב אמיתי, רוב רגיל. אני הבנתי גם מוועדת השרים ואולי נציגת האוצר תוכל להגיד, שהיתה הסכמה של הממשלה וגם של נציג האוצר לשינוי הזה. הבנתי שזה גם מתואם. עכשיו אני מבינה שזה לא מתואם.

זה לא משנה עכשיו מי הסכים.

אני רק מציפה שזה חוזר אחר כך לוועדת השרים. ואני רק מציפה שאני אומרת לך זה לא יקרה. זה לא משנה עכשיו. ועדת השרים תצטרך להתיישר עם מה שאנחנו ביקשנו מהסיבה הפשוטה: אני רוצה שוועדת השרים תוציא הודעה שהיא מכירה בחינוך חינוכי היא קוראת למעון "בית עסק", היא משווה את הילדים לתמ"א 38, ומדברת אתי על עניינים של קניין. תקשיבו, חברים. הסיפור הוא אנחנו מדברים על חיים של ילדים. אם מישהו עדיין לא הבין את זה שם אז אני מוכנה לבוא ולדבר אתו על זה, להציג את זה בפניו. זה חיים של ילדים, וזה אומר שאנחנו כאן כדי לתת לילדים את ההגנה המרבית לא כי מישהו חלם על זה בלילה אלא כי היו מספיק מקרים שהביאו אותנו לשולחן הזה והסבירו לנו יפה מאוד שאם אנחנו לא נעשה את המהלך הזה יהיו ילדים שנמצאים בשטח שימשיכו להיפגע. לכן אנחנו כאן, והילדים האלה לא משווים לשום עסק אחר ולשום תמ"א כזו או אחרת. הילדים האלה אנחנו חייבים להגן עליהם. לכן אני אומרת: לא יהיה פה 50^, לא משנה מי הסכים לזה ומי לא. אני מבקשת שמשום שאנחנו מדברים על מוסד חינוכי אנחנו בכלל רצינו 100%, ואנחנו מוכנים לקבל את הגמישות של הרגולציה לא כדי לאפשר לראש הממשלה לא לתת רגולציה אלא כדי לאפשר להורים שבאמת, מתוך תפיסת העולם שלהם לא רוצים שתהיה מצלמה, אז שלא תהיה מצלמה. אנחנו שם רק בשבילם. אני מבקשת שזה יחזור לוועדת השרים או שתנסו לפתור את זה לפני השבוע הבא כדי שנכריע בסוגיה.

אבל העיקרון שהשרים ביקשו לקבוע שבמקרים עם רגישות כזו שהרוב קובע. לא רוב מוחלט, אלא - - - אמנם ועדת השרים דיברה על הנושא הזה. עקב התנגדות שעלתה ממשרד רוה"מ בסופו של דבר החליטה הוועדה על 50%. הצעת החוק אמורה לחזור לפי החלטת הוועדה - - - היא תחזור עם 80% ואני רוצה שוועדת השרים תצא לעם עם הודעה: מבחינתנו הילדים זה עוד איזה שהוא קניין או עוד איזושהי תמ"א. אנחנו רוצים שיהיה רוב סביר. חבר'ה, אנחנו לא מקבלים את זה. הז צריך להיות 100%. הגמישות של 80% היא כי אנחנו מקבלים את האיזונים של שרת המשפטים ואני הולכת אתה בעניין הזה כדי לאפשר באמת להורים שנמצאים במקום אחר בתפיסת העולם שלהם לקיים את זה, אבל אני לא פותחת את זה. אני גם לא רוצה שזה יהיה פתוח ללחץ כי כשאנחנו אומרים רוב והוא לא רוב מוחלט אני אומרת לכם, יבואו מנהלי המעונות ויפעילו לחץ. הרי לא בעיה לגייס מחצית מההורים. יפעילו לחץ בכל מיני דברים כדי שזה לא יקרה. אני לא משתפת פעולה עם זה. פה אני אומרת האינטרס של הגורם שאמור הכי לרצות להגן על הילדים, זה הגורם שאת מאפשרת לו גם לסרב - - - אנחנו לא אומרים מנהל הגן, אתה יכול להכשיל - - - לא. את מפעילה לחץ. את יודעת מה עשו לי עם הצהרונים? את יודעת מה עשו לי עם הצהרונים? אלה שיצאו בתל אביב וצעקו הם הראשונים שהצליחו להפעיל עליהם לחץ ולהפחיד אותם שאם הם הלכו עם חוק הצהרונים הם יקבלו שירות פחות טוב. אז אני מכירה את המניפולציות העסקיות על ההורים. נוגעים להם במקום הכי רגיש,

בדבר הכי יקר להם. אני לא אתן לזה יד. אני המחוקק, אני קובעת שיש חוק במדינת ישראל. הוא צריך לחול על כולם. אני מחריגה את השוליים, אני לא מחריגה חצי. אין שום חוק במדינת ישראל שמחריג חצי. האוטונומיה של ההורים היא והם הגורם שהכי אמור לרצות להגן על הילדים, ברגע שהם

- - - את לא תמימה, נכון? עכשיו אני מפעילה מעון. יש מצוקה של מעונות, בואו נגיד את האמת.

את תגיעי אלי ואני אגיד אם אתם רוצים פה מצלמה,

ההורים האלה צריכים לעבוד, הם קהל שבוי. ואת יודעת איפה זה יקרה? במקומות שהכי מועדים לפורענות, לא במקומות של אנשים שאין להם מה להסתיר. אז אני גם לא נותנת להורים את המענה ברמת מדינה, כי זה לא נמצא במשרד החינוך וזה לא חוק חינוך חובה, גם לא מאפשרת את מספר המסגרות כדי שיתנו מענה לכל ההורים, ואני גם עכשיו תופסת את ההורים שכבר נמצאים אצלי בידיים ומפעילה עליהם לחץ ואיומים. עזבי, זה לא עובד. אני אומרת לך, זה יעמיד לנו הרבה מאוד הורים במצב שהוא בלתי אפשרי והם יהיו ההורים הכי מודאגים דרך אגב, כי הם יידעו שיש סיבה טובה למה הם לא רוצים מצלמות שם. אני מבינה ומשקפת שכרגע זה מנוגד לעמדת הממשלה. אם הממשלה לא רוצה לבוא אתי בסיג ושיח אין בעיה, אני משאירה את זה 80%. הם רוצים לדון בזה? אמרתי: המקסימום שאני מוכנה לרדת אליו זה 70% מהסיבה הפשוטה שאני רוצה שיהיה שם רוב מוחלט, וגם עם זה אני לא אחיה בשלום. השאלה אם את רוצה שאני עכשיו אצל לעשות שיחת טלפון. עד יום שני?

היה לפי בקשה שלהם, אז כדאי שהיא תהיה פה. בואי נסכם שאנחנו סוגרים את זה. יש שלושה דברים, אני אומר בסוף הדיון, שאנחנו נבוא רק לשינויים טכניים, אנחנו נתפור אותם במשך השבוע הקרוב. זה יהיה אחד מהם. אני מוכנה לנהל שיח עם משרד ראש הממשלה, אבל זה חייב להיות רוב מוחלט. בנושא הזה של מי יכול להתנגד אנחנו רוצים להעלות את האופציה של מי רשאי. יש גנים שכיום מעוניינים לצפות הצוות רוצה לצפות on line, ההורים רוצים לצפות - - - זה לא יקרה, זה לא חלק מהחוק. היינו שם, לא היית

זה לא יקרה. אני לא אמחזר לך עכשיו שורה ארוכה של דיונים למה לא וגם היום דיברנו על זה כשדיברנו על 7(3) או 7(2). אם מחריגים את מי אפשר להתנגד לראות למה אי אפשר - - - לא יהיה שידור on line. אפילו צפייה למנהלים לא נתנו, אז את רוצה עכשיו - - - כי כמו שאת אמרת - יש תפיסה, יש אנשים שהתפיסה שלהם היא אחרת ואם כולם פה אחד - - -אם זה הגן ואם היא מנהלת אותו ככה, למה לא לתת להם גם את האפשרות הקיימת הזו, שזה משהו שהיה קיים עד היום, ואנחנו לוקחים את זה ממקומות מסוימים בגלל זה הלכו לגנים הספציפיים האלה. את צודקת, אגב, אני בתפיסה האישית המקצועית שלי לא חושבת שזה נכון לעשות מהלך כזה, אבל גם מבחינה משפטית זה לא עובר. אני שוב מבקשת ממך יש את הפרוטוקולים של הישיבות הקודמות, יש שידורים של הוועדה, תוכלי לקבל תשובות מפורטות, כולל הוויכוחים שהיו כאן סביב השולחן. היו כאלה שייצגו את הגנים האלה שמשדרים on line, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר אחרי. זה לא יקרה. אנחנו עוברים לסעיף התחילה. כאן אני מבינה שמשרד המשפטים הציע הצעה חדשה ממה שהיתה בדיון, ממה שסוכם אתך העליתי את זה על הכתב. הבקשה של משרד המשפטים היתה להקדים את התחילה ל-1 לספטמבר, 2019 זו היתה הבקשה שלהם זה יתחיל לחול על כל המעונות שלא היו מותקנות בהם מצלמות ביום הפרסום של החוק, ב-1 לספטמבר, 2019. אבל הסעיפים 9,14 ו-15

העונשין ושני הסעיפים שבעצם נותנים את זה כתנאי לקבלת הרישיון, את המצלמות, ייכנסו לתוקף בכל זאת ב-1 בספטמבר, 2020. המשמעות היא: עונות יום שבעצם כן היו מותקנות בהן מצלמות ביום פרסום החוק הזה, הוראות החוק הזה מתחילות לחול עליהן ב-1 בספטמבר, 2020. זאת אומרת שיש לנו מועד קובע אחד שזה - - - לא. מי שיש לו מצלמה הוא מ-19. מי שיש לו מצלמות מתחיל ב-2020. הרגע הקובע הוא מיום פרסום החוק. ביום שהתפרסם החוק, מי שיש לו מצלמות בעצם לא חייב בהתקנת מצלמות עד 2020. זאת אומרת הוא ירצה, ישאיר אותן, ירצה יוריד אותן.

זו המשמעות. המשמעות של החוק היא בעצם שהחוק חל עליו מ-1 בספטמבר, 2020. מעונות שלא היו להם מצלמות ביום פרסום החוק חייבים בהתקנת מצלמות מ-1 בספטמבר, 2019. זו היתה הצעת משרד המשפטים.

אני אעשה סדר. הסיפור היה לגבי תחולת החוק והיה שיח על תקופת הסתגלות של שלוש שנים, זאת אומרת, שאנחנו נותנים את התקופה מיום פרסום החוק או מיום תחולת החוק ועוד שלוש שנים עד שהחוק הופך לחובה. ואז בא משרד המשפטים ואומר רגע, אנחנו מחילים חוץ מהעניין של חובת ההתקנה יש פה תחולה שלמה של חוק. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד סעיפים שמדברים על איך בעצם מתנהגים עם המצלמות בתוך המסגרת, ואז הוא אמר למי שכבר היו מעונות טרם פרסום החוק אנחנו נחיל את החוק הזה עד שנתיים מיום הפרסום, ולא שלוש שנים כפי שנתנו בתקופת ההסתגלות. ואז אמרנו שזה לא הגיוני, כי יוצא שיש את יום פרסום החוק, יש את התחולה מספטמבר 2019, יש את אלה שהיו להם מצלמות, שזה שנתיים אחרי, ויש את החובה שלוש שנים אחרי. ואז ביקשנו לאחד את הדברים כדי לעשות קצת סדר בתוך הבלאגן. מה שנקבע הוא דבר כזה: שתחולת החוק איך מתקינים, מה משדרים, אם מותר לו לצפות כל הדברים שקראנו עד עכשיו, נכנס לתוקף ב-1 לספטמבר, עבור מי שערב פרסום החוק לא היו לו מצלמות. ספטמבר 19, ספטמבר הקרוב כל מי שלא היו לו מצלמות ערב פרסום החוק מחויב לכל החוק במלואו אם הוא מתקין מצלמות, החל מספטמבר 19. כולל החובה. מה זה כולל החובה? אם הוא בחר להתקין מצלמה - - - לא, זה לא על מי שבחר, זה על מי שלא היו לו מצלמות. מי שלא היו לו מצלמות - - - לא, ממש לא. מי שמתקין מצלמות אחרי פרסום החוק מחויב החל מספטמבר 2019 בכל הוראות החוק. הוא מתקין אותן כדין, הוא לא יכול לשדר on line, הוא לא יכול לעשות בהם מה שהוא רוצה. הוא מתקין אותם לפי הוראות החוק הזה. כל מי שיש לו מצלמות לפני פרסום החוק יש לו את התקופה של השנתיים הסתגלות כדי להיערך למילוי הוראות החוק הזה, ובהתאם לכך החוק ייכנס לחובה תוך שנתיים ולא תוך שלוש שנים. אנחנו בעצם איחדנו את המועדים האלה. מה זה אומר? זה אומר בצורה פשוטה שמספטמבר 2020 כל המסגרות מחויבות במצלמות וכל המצלמות מקיימות את הוראות החוק הזה עד 2020. מי שהיו לו מצלמות טרם פרסום החוק לא מחויב בכל תחולת החוק. מי שלא היו לו מצלמות יחויב כבר מ-2019 במילוי הוראות החוק. מי שעד 2020

מרצונו להתקין מצלמה המשמעות היא שמרגע שהוא מתקין חלות לגביו כל הוראות החוק - - - להבנתי ההוראות מיום התחילה חלות על כל פעוטון ביום ההתקנה והוראות המעבר חלות על מי - - - שכבר היו לו מצלמות. מה זה "הוראות מעבר,? לא ברור למה את מתכוונת. מה זה הוראות המעבר? הצורך להתאים את המצלמות הקיימות - - - תקופת ההסתגלות. תקופת ההסתגלות לחוק היא רק לגבי מי שכבר היום יש לו מצלמות, ומסיים את תקופת ההסתגלות ב-2020, שזה מועד כניסת החוק לתוקף. מה שזה אומר, בעצם שאם אנחנו דיברנו בדיונים הקודמים שהחוק יחול על מי שהתקשר אתנו, זאת אומרת מי שיתקין מצלמה ויבוא ויקבל תמרוץ מהמדינה, יחול לגביו כל החוק כולל כל הסעיפים ואמרנו שאנחנו לא רוצים,

לחבר את זה לעניין של הכסף. זה אומר שלא יקרה מצב שמי שלא צריך את התמיכה של המדינה והוא רוצה להתקין מצלמות ולשדר on line, וזה אחרי פרסום החוק יוכל לעשות את זה. ואז אמרנו: כל מי שמתקין מצלמה אחרי פרסום החוק מחויב, החל מספטמבר 2019 בכל מה שהחוק אומר. אנחנו מחלקים את זה פשוט לשתי קבוצות: מחויב בכל מה שהחוק אומר. מי שכבר יש לו מצלמות בגנים יש לו את השנתיים עד ספטמבר 20 כדי להסתגל, לצורך העניין להכין את עצמו למילוי החוק, ומ-2020 זה כבר גורף לגבי כולם. השינוי הוא גם שמ-2020 זה חובה, ולא מ-2021.

אנחנו נותנים מועד של שנתיים גם לחובה ולא יוצרים פה עוד מדרגה של

להבנתי גם הנוסח שהופץ זה מה שהוא משקף. אני לא יודעת למה שימרית אמרה - - - - - - אז נעשה

ככלל, ב-1 לספטמבר 2019 יש חובה להתקין מצלמות. תכף נדבר על החריג, אבל החוק אומר שב-1 לספטמבר 2019 מתחילה חובה להתקין מצלמות. תכף נדבר מי פטור ממנה - - - לא. - - - אנחנו דיברנו אתמול, הדברים היו פשוטים, שצמצמנו את זה מתקופת הסתגלות של שלוש שנים שבה זה יהפוך לחובה לתקופת הסתגלות של שנתיים שבה זה הופך לחובה. זה אומר שהחוק נכנס לחובה ב-2020 לכל המסגרות, מי שהיו לו מצלמות ומי שלא היו לו מצלמות. זה לגבי החובה. בואו נתייחס לגבי החוק עצמו, כל סעיפים החוק. החוק נכנס לתוקף - - - אני צריכה לכתוב

אחד שבו החוק מתחיל. החוק מתחיל בספטמבר 2019 ומחייב את כל מי שמתקין מצלמה לאחר יום פרסום החוק. עד לפה זה בסדר? כל מי שלא היו לו מצלמות לפני כן ועכשיו פתאום מתקין מצלמה, בין אם הוא מקבל תמריץ מהמדינה ובין אם לא בא לו לקבל תמריץ מהמדינה החוק מחייב אותו מספטמבר 2019. ברגע שהתקין מצלמה זה אומר שהוא משדר רק במעגל סגור, זה לא מחובר לאינטרנט, לאף אחד לא מותר לצפות, רק המשטרה פותחת כל מה שקראנו עד עכשיו. מי שהיו לו מצלמות, מי שעכשיו יש לו מצלמות, ויש הרבה מאוד מסגרות כאלה, יוכלו, לצורך העניין, להמשיך ולשדר ב on line, או לעשות את מה שהם עושים גם היום במהלך השנתיים הראשונות, עד ספטמבר 2020 שזה גם היום שבו נכנסת חובת התקנת מצלמות. זאת אומרת שיש להם שנתיים הסתגלות לשנות את כל מה שהם היו רגילים אליו. לכן אני אומרת שיש פה שתי קבוצות: יש פה את הקבוצה שיש להם מצלמות ערב פרסום החוק, ואת הקבוצה שאין לה מצלמות ערב פרסום החוק.

מי שיש לו מצלמות? החוק נכנס לתוקף נניח שזה יהיה - - - לא, קחי את מועד כניסת החוק לתוקף ב-2020. - - - אנחנו ננסח את זה אחר כך. אז איסור הצפייה בצילומים,

נכנס לתוקף מאוחר יותר למי שכבר היו לו מצלמות. כן, אבל תלוי איך את מסתכלת על זה, כי לצורך העניין נתנו בהתחלה שלוש שנים של הסתגלות עד שזה הופך להיות חובה ועד שאת יכולה למלא את הוראות החוק. ההבנה היא שמי שכבר עכשיו מותקנות אצלו מצלמות

אני זוכרת מה שדיברנו, כי גם אמרת שזה לא פייר שעל חלק כן יחול סעיף העונשין ועל חלק לא, בגלל האבחנה שאנחנו עושים.

יש לך הבדל כי החוק עצמו, כל הסעיפים של איך מותר להתקין מצלמות, מי יראה ומי לא

אלה שני הסעיפים, כי את אמרת שזה לא הוגן שעל חלק כן חל סעיף העונשין ועל חלק לא חל.

מבחינתי, כל החלטה שתקבלו פה מקובלת עלי אבל אני חושבת שהאבחנה הזו בין אלה שהיו להם מצלמות ובין אלה שלא היו להם ומחליטים לעשות את זה רגע אחרי,

ההוראות יינתנו בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר. ובהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים.

אני לא יודעת אם היא עדיין רלבנטית,

ולהתקין מצלמות לפעמים זה אפילו יותר זול ממזגן לא לפעמים, אלא זה יותר זול מלהתקין מזגן.

זוכרת שאתם באתם וביקשתם שבשביל שתתקינו

שמענו כאן מהרבה מאוד מעונות שלא גובים סכומים אסטרונומיים, שהתקינו מצלמות מיוזמתם,

נכון? אני בהחלט זוכר את הדוגמה של המזגנים, אני זוכר את זה שיש כאן בחור שתמיד היה לבוש

ואולם,

כי ישבתי לצדו והוא סיפר לי והדיון היה רב משתתפים.

קודם כל,

אני רק בא ואומר: רבותי, אין לנו כסף לעמוד בכל המטרה הזו. הלוואי והיינו יכולים.

מהעניין הזה, אנחנו משתפים פעולה עם הוועדה של

כי אנחנו רואים עין בעין יחד אתך,

תתקינו מצלמות במשך השנתיים הללו אתם גם תקבלו את התמיכה ואת התמרוץ מטעם המדינה, אז אני לא מבינה בכלל למה אנחנו מפתחים את השיח הזה. יש לכם את כל הכלים לרשותכם כדי לעשות את זה. תעשו את זה מהר תיהנו מזה. תחליטו שבא לכם להתעכב ולעשות את זה עוד שנתיים גם בחירה שלכם, הכל בסדר, אבל בסוף בסוף, לא זה מה שעכשיו יביא לאיזושהי פגיעה בתשלומי הורים, ואני אומרת לך שמי שיעשה את זה - - - אף אחד לא דיבר על תשלומי הורים. תשלומי ההורים זה לא שוט שמישהו מנופף בו, זה ודאי לא יהיה. אז אל תזכיר את זה. הזכרת את זה אז התייחסתי. אני אומר מה יש בסל הכלים או שמדינה משתתפת, או שהרשויות נכנסות לגירעון, או שההורים משתתפים. יש לנו שלוש אופציות. אז יש גנים פרטיים שמפעילים את זה באותו סכום, אפילו פחות ממה שמפעילות הרשויות. התקינו מצלמות בלי טובות שלנו, ולא ביקשו שקל מאף אחד. כשאתה מתקין מזגן אתה לא הולך להורים ומבקש שישלמו עבור המזגן, וכשאתה קונה בובות חדשות אתה לא הולך ואומר להורים תנו לי כסף כי הבאתי בובות חדשות. מי שרוצה להפעיל מעון, ואני חושבת שזה צריך להיות אינטרס של הרשויות המקומיות להפעיל מעונות, צריך לעשות את זה בהתאם לכל התנאים שאנחנו קבענו, כדי להבטיח את בטיחותם של הילדים, that’s it, ואם צריך אני אבוא לעזור לכם אישית. אני מקבל את מה שגברתי אמרה ואני נתלה בדברים של גדולים ממני שאמרו שדמגוגיה אז בואי באמת, נוריד את ה - - - ב-13(א) את הסיפה של "בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד לביטחון הפנים" אנחנו מבקשים להוריד. אנחנו בעצם נוציא פה מבחני תמיכה. מבחני תמיכה לא מקובל לקיים התייעצויות.

זה לא כל הפרוצדורה הזאת. מבחינתנו זה ליצור עוד באפר שאני צריכה לאסוף ממנו מסמכים. את ההתייעצות המקצועיות עם כל גורמי המקצוע אני יכולה להבטיח שאנחנו נקיים גם בלי זה. מקובל עלינו. אנחנו לא חושבים שיש לנו איזשהו input רלבנטי למבחני תמיכה - - - בסיפור

אם מקובל על המשרד לביטחון הפנים ואתם ממילא מתחייבים להתייעץ עם מי שצריך, כדי לדעת מה העלויות - - -כי הסיפור הוא, שלא תבינו לא נכון: שיתוף הפעולה עם השלטון המקומי הוא באמת טוב, גם כשאנחנו מתווכחים לפעמים, וזה הכל בסדר, בסוף אנחנו מגיעים לפתרונות. אני יודעת שהדברים צריכים להיאמר לפעמים, גם לא בגלל שהם באמת ככה, הם צריכים להיאמר. אנחנו נמצא את הפתרונות ואת הדרך לכל מה שצריך. אני אומרת את זה בחיוך ובאהבה גדולה ואתם באמת שותפים יקרים לא רק בדיונים האלה אלא גם בכלל. סיגל, השאלה היא, לנוכח מה שעלה בדיון הקודם עם כל הסוגיה של עלויות ומה צריך, ומה הן בעצם דרישות המערכת אם זה לא נכון שיהיה לכם גוף מקצועי שתוכלו להתייעץ כדי להבין את המשמעויות הנדרשות מבחינה כלכלית, ולפי זה לתת את מבחן התמיכה. אם את אומרת לשי שאת מראש מקיימת את ההתייעצויות האלה וזה מקובל על המשרד לביטחון הפנים ומקובל על האחרים אז גם לי אין בעיה. יותר מזה. גם מה שנהוג זה לפרסם טיוטת מבחנים להערות הציבור ואז אנחנו מקבלים עוד מידע זה לא נגמר בזה. בואו נעשה סדר. המשטרה לא מומחית עכשיו למצלמות - - - הסיבה שנכנס המשרד לביטחון הפנים היא כי ליאורה אמרה בדיונים הקודמים שיש מצלמות שיכולות לצלם והם לא יתנו את המענה כי אי אפשר לזהות בהן את התמונות, ולכן למשטרה יש פה משקל כי הם יוכלו להגיד איזה דרישות מבחינת רזולוציות נדרשות. תיקון חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות 14. בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,

בסעיף 6(א), אחרי פסקה (8) יבוא: "(9)מבקש רישיון ההפעלה הוכיח להנחת דעתו של הממונה כי הוא ממלא אחר הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018". בעצם, אנחנו נכנסים לתוך חוק הפיקוח. סעיף 6 לחוק הפיקוח קובע את התנאים לקבלת רישיון לפי אותו חוק והוא מתחיל ברישה שאומרת: "הממונה ייתן או יחדש רישיון הפעלה לגבי מעון יום לפעוטות אם מצא כי מתקיימים כל אלה..." יש רשימת תנאים שבהם צריך לעמוד מי שמבקש רישיון. אחד התנאים שאנחנו מוסיפים זה שהוא ממלא אחרי הוראות התקנת מצלמות. הדבר שהעיר עליו קודם חגי ובצדק שכרגע,

אם אנחנו נכנסים על זה ש-14 נכנס רק ב-2020 זה עולם אחד. אם 14 מקבל חיים משל עצמו אז ברור שכרגע כשאנחנו נותנים אישורים ראשוניים זה לא חלק מהתנאים לאישור - - - לא. 14 בכל מקרה אמרנו 1 בספטמבר 2020. את רואה?

אתם תתייחסו לזה ברישיון הפיקוח החל מ-20.

להתקין תקנות לפי חוק הפיקוח על מעונות אז - - - לא רק זה, כי בתקנות יש לך תחולה הדרגתית, וכל עוד אנשים הם בתחולה הדרגתית ועוד לא נכנסו לך התקנות - - -להמשיך הלאה המשטר של האישור הזמני.

תיאורטית יכול להיות מצב שיש לך גם עדיין אישור זמני וגם בעצם באישור הזמני הם יצטרכו - - - בואו נפשט מבדילים בין האישור הראשוני לאישור הזמני לרישיון. אני דיברתי על האישור הראשוני. האישור הראשוני יכול להיות שאת תהיי חייבת בו בהתקנת מצלמות כי יכול להיות - - - אחרי 2020 אם לא התקנתי תקנות. או שקבעת תחולה הדרגתית. אבל את כן יכולה להיות במצב שהמצלמות ייכנסו לאישור הראשוני. בואו נפשט את זה החיבור בין חוק הפיקוח לבין הנושא של המצלמות קורה בספטמבר 2020. לא משנה באיזה סטטוס של אישור אתם נושאים, כמוש אנחנו יודעים שמלכתחילה אנחנו בודקים שאין רישום פלילי ובודקים שזה במקום סביר, אז אנחנו בודקים גם שיש מצלמות, זאת אומרת זה הסיפור, וזה מתחיל מ-2020 באופן גורף לכולם.

חוק מעונות יום שיקומיים 15. בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000,

אחרי "שלפי חוק זה" יבוא "ולפי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018". סעיף 7(ב) קובע: "לא יינתן רישיון למעון יום שיקומי אלא אם כן...." הוא ממלא אחר הוראות לפי חוק זה. לפני חודשיים או פחות הוסיפו גם את המזרקים. אז בעצם זה יהיה שלא יינתן רישיון למעון יום שיקומי אלא אם כן הוא ממלא אחר ההוראות שלפי

התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום. גם זה ייכנס לתוקף רק ב-1.9.2020. מי גברתי?

מעון יום. אני יושבת-ראש ועד הגנים הפרטיים בנעמ"ת. אני כאן באמת כדי קודם כל ללמוד את זה ולהבין. אני חושבת שאני חלק מאוד אינטגרלי מהסכמה של חוק המצלמות אבל כולנו צריכים להבין ולדעת שכשהחוק הזה יהיה אולי לא יהיו מטפלות. יהיו מטפלות.

היה לי חושב קודם כל כי קצת היה לי קשה שכולם יושבים סביב השולחן ואת יושבת שם. אנחנו כבר ניהלנו את השיח המהותי הזה. לא יהיו מטפלות. ימים יגידו. אם היום מתוך 3,400 עובדות עוזבים אותנו 700 עובדות בשנה ו-20 מנהלות מתוך 180 מעונות, זה אומר שאנחנו בבעיה גדולה. אני מאוד רוצה להאמין שבוועדה של תקינת כוח אדם תהיה ועדה מהותית,

לטובת העובדות במדינת ישראל. אני רוצה רק לומר לך אולי באופן סמלי, לא התכוונתי שיהיה כאן, אני זרמתי עם שני החוקים האלה

במטרה לקדם את שניהם, אבל יצא שחוק הפיקוח קודם לפני חוק המצלמות, מה שאומר שבחוק הפיקוח אנחנו בהחלט נותנים את הדעת גם לנושא של הכשרת כוח אדם, מיצוב הסטטוס של המטפלות מחדש, שאי אפשר יהיה לומר יותר שמי שיש לה דופק נכנסה.

שאנחנו לוקחים את זה למקום אחר. חשוב לדעת ששני החוקים האלה נכנסים ביחד ואמורים לתת מענה גם למה שאת אומרת. זה לא נושא שזר לנו, הסיפור של קושי בגיוס סייעות, אבל אני לא חושבת שזה מה ש - - - אז אני רוצה לומר- הקראנו היום את כל הצעת החוק, מבחינתנו, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. את ההצבעה נקיים ביום שני בשעה 10:00. חשוב לי לומר יש שלוש סוגיות שמונחות כרגע על השולחן לתיקון, ויכול להיות שנקרא אותם

הסעיף של הרשאי או חייב לדווח לפיקוח. דיברנו על זה שהמשטרה, אם היא מזהה שיש שם פוטנציאל לפגיעה בילדים היא רשאית לדווח, אנחנו עדיין ננסה לעבוד על זה אם "רשאי" או "חייב". הדבר השני זה הנושא של התנגדות של 80% או אחוז אחר. ביקש ראש הממשלה 50%, אנחנו לא נהיה שם. אנחנו כרגע כותבים 80%, אנחנו ננהל שיח ואנחנו נגיע להסכמות גם לגבי זה, והסוגיה הנוספת שאני לא יודע אם זה טקטי לומר אותה כאן סביב לשולחן אבל למען השקיפות אנחנו כן נאמר הסוגיה של האודיו שעדיין מדירה שינה גם מגורמים מקצועיים וגם מגורמים אחרים שבאמת בנפשם כל הנושא של הגנה. אנחנו נדון בה ואנחנו נבוא לכאן עם הסכמות, זאת אומרת כבר נגיע עם הסעיפים מוכנים להקראה אחרי שהגענו להסכמות עם כל המשרדים. לא נפתח את זה לדיון. נבוא מוכנים, בין אם זה לכאן ובין אם זה לכאן. מה שיוסכם על כולם זה מה שיגיע בסופו של דבר לשולחן הוועדה כדי שנוכל להצביע על כל החוק. זה לא אומר שאנחנו פותחים מחדש. יש גם את העניין של הפטור של השר. נכון. ועוד נקודה שהיתה זה בעצם החידוד של הסייבר, ב-6(ב). אז זה עניין טכני.

העניין של הסייבר יכול לרדת לשורשו של עניין. אבל אנחנו ביקשנו שלא יהיו בזה רכיבי אינטרנט? איך הגדרנו את זה? - - - - - -אם תצא הוראה של מנהל הסייבר שהמצלמות צריכות להיות ללא רכיבי שידור WI FI, צריך להחליף את המצלמות הקיימות שיש. אנחנו נבדוק את זה, אבל בסוף בסוף אני רוצה שיישב לך בראש

הזמן: כשאנחנו מדברים על רכיבי סייבר זה לא איזה כמיהה אישית של מישהו, אלא הסיפור הוא איך לראות שאנחנו דואגים שהחומרים לא ידלפו ויהוו סכנה עבור הילדים. אני מסכים, אני אבא לשתי בנות, אבל דרישות המסמך הזה העלויות שלו יכולות לרדת לשורשו של עניין, זה מה שאני אומר. אנחנו נבדוק את זה, כי לדעתי ולתפיסתי, ואני לא אשת מקצוע אבל זה מה שאספנו כאן בדיון מה שכתוב היום זה מספיק. אם יגלו שצריך עוד חידוד קטן נביא את זה ונקבע את ההחלטה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:40. 14:40.